אני אספר לכם שתי דקות עליי.

לפני שהצטרפתי לפוליטיקה לא כזה מזמן שאלו אותי באולפן שישי, מה אתה רוצה,

כשאנחנו אומרים תרמילאים, אנחנו מתכוונים לצעירים בני 21 עד 25, שעובדים קצת אחרי הצבא ואוספים ממון רב יחסית למדינות שאליהם הם פושטים,

מקימים שם מושבות ציונות שעוסקות בטיולים,

כשהתחלתי לעשות מהומות ציבוריות, ובלי עומרי לא הייתי עושה את זה, כי הוא מומחה לעניין. כשדיברתי על התרמילאים כנושא חשוב לטיפול בתוך תרבות הסמים,

גמרת את כל הבעיות בארץ?

אני רוצה להבין את העניין הזה, הרי הם יושבים שם מרוכזים. אז תרבות הטיולים הייתה מרוכזת סביב הצ'ילום כמה הורדת היום?

וואלה, אתה שאקל. היו מדברים במונחים של שש עד שבע מילים.

ואז המלצנו להקים את הבית החם,

היו במנאלי בין תשעה ל-12 נפגעים קשים כל עונה, והעונה הייתה הרבה יותר קצרה.

זאת פעולה יוצאת מגדר הרגיל. עומרי מנהל את הבית החם הזה בהצלחה בלתי רגילה,

שיתרחשו. האחד, צריך להרחיב את הפעילות של הבית החם.

ובאלכוהול. רבותיי, לא ייתכן שאת כל האמצעים אנחנו נפזר לעשרות מוקדים, את כל הכספים, ולא תהיה יד מכוונת בלתי-תלויה תחת שרביטו של משרד ראש

השתחררתי,

ומהר מאוד הטיול הזה הפך להיות סאגה אחת גדולה של לבדוק לאן המוח יכול להגיע עם צריכת סמים פסיכדליים, מה שהוביל אותי בסוף להתקף פסיכוטי

והם היו אומרים לי שהמפגש הזה נתן להם עוד ברקס,

אולי לי בכלל לא מתאים לקחת סמים.

אז גם המפגש הזה איתם התפרק, ואני חושב שהיה פה הפסד גדול מאוד,

אבל גם להרבה מאוד חיילים קרביים כי זה היה אולי הברקס האחרון שאפשר היה לתת להם שנייה

יושב אצלך פה והוא החליט לפני יומיים שצוק איתן פרץ באשמתו. אז עומרי אמר לי, וכמה לא יושבים פה? אז אני אומר שצריך להסתכל גם על כמה לא יושבים פה, ולא רק על אלו שעברו התקף כמו שאני

ואני בן קיבוץ וכל הקיבוץ שלי הולך למסיבות טבע. כמו שחיליק אומר, זו התרבות. אני בתור חייל החלטתי שאני לא אעשה את זה, ולא התנסיתי. שאלה אחרונה ונצפה בסרט כאשר המטוס ממריא, אתה

הבנתי. נצפה בסרטון.

זה הקטע שהם הגיעו להודו ופה הם מתחילים טראק מסוים.

רק הערה לפרוטוקול,

כי אני מכבי.

זאת הסצנה האחרונה שנראה,

(הקרנת סרטון) אנחנו נעבור לעומרי פריש, מכפר איזון. הצעירים האלה שאתה פוגש,

לא סתם יש הצעת חוק שלי ששימוש בקנאביס של בגיר לא תהיה עבירה פלילית. נקודה. לא עבירת קנס. לא עבירה מינהלית. זאת שיטתי, זאת האמונה שלי,

כי עם כל הכבוד, אני לא מוכנה למפגשי שיטור אזרח בכל מה שקשור לעישון קנאביס, ואני לא נכנסת לזה כי לא זאת

ואני שומעת את זה כל הזמן. יש הכול מהכול.

והכנסת עוסקת בדרך-כלל בחקיקה, ולחקיקה אסור להיות כזו שפוגעת באוטונומיית

צריך להיזהר מכול משמר בהתערבות כזו.

בגלל זה אני לא מגיעה, כדי לא להציק ולא לומר דברים לעומתיים.

ככה זה נשמע מהצד,

על הוועדה הזו. חוסר האבחנה בין סוגים של סמים, חוסר הבנה בין תרבות של עישון קנאביס בתל אביב,

צריך להבין שאנחנו לא יכולים להיות עד כדי כך מנותקים, ואפילו יהירים,

בוקר טוב לכולם. תודה רבה שהגעתם. היושב-ראש,

אני מתחבר דווקא למילים שלך. כשאני השתחררתי משירות סדיר בחיל הים, החלטתי לטוס לאנגליה,

ומה שאני יכול לעזור ולהועיל בתקציב, אני אשמח. אני לא אאריך. אני מודה לך מאוד. תודה רבה, סימון.

כשאני עובד בעבודה זמנית,

ואבוד, ובעצם מבין שאני חייב לקבל עזרה כי כל

צלחו. ואם אני חוזר טיפה אחורה, אז כל הנושא של שימוש אצלי היה בתחום של קנאביס. זה היה הדבר שהייתי נוגע בו.

אבל אני חושב שזה לא בא על איזשהו ריק. זה בא על

ככה עברה הילדות והתיכון. התגייסתי ובעצם גם בצבא חוויתי תחושה של חוסר משמעות ותקיעות במקום שהייתי בו, וצברתי עוד ועוד תסכולים. ואז

וזה מה שעשיתי מהבוקר עד הערב בדרום אמריקה. חוויתי חוויות מדהימות, התאהבות, פרידה, חזרתי לארץ, ומאותו רגע מעבר לתל-אביב, ניסיתי להמשיך

עם מעשים, אבל מקום נמוך מאוד. הפסיכיאטר אמר חד-משמעית, עם הרגישות ועם הרקע שלך זה יכול להיות אסון אם תיגע בעישונים. עזבתי את תל אביב והמשכתי את החיים, אבל חזרתי

שהיה ממוסך בעשן ובשימוש מסיבי ואינטנסיבי לאורך המון שנים,

כל אדם זקוק למקום בטוח שבו הוא יוכל לצאת מדעתו בשלווה. וזה בדיוק מה שהכפר הזה עושה, עם צוות מדהים של אנשים מקצועיים שנותנים את הלב שלהם ומאפשרים לך לגעת

שאפשר לחוות דיכאון או מאניה או התמכרות, וחבל שלא אמרו לנו.

אמרו, ואני חושב שכדאי שזה ייעשה בגובה העיניים,

אלא בא להגיד,

יש לכם פה אחריות, יש לכם בחירה ותדעו את

ואז אנחנו נותנים כלים לקונסולים שלנו שנמצאים בשטח כדי לסייע לצעירים עצמם ולמשפחות שנמצאות בארץ. מבחינת נפגעי סמים,

שפחות חווה את זה בארץ טרם היציאה לחו"ל ופוגש סמים בשטח אותם אנחנו רואים יותר. ללא קשר, יש המון סוחרי סמים בכל

כל סוגי החומרים וכל סוגי ההתמכרויות,

צריך לזכור שיש אוכלוסיות שמועדות יותר להיפגע, כמו הדוגמאות שנתנו כאן קודמיי ושסיפרו

אז זה יכול להיות בתיכון מוסדי, וזה יכול להיות ברחוב, וזה יכול להיות במסיבות טבע, אבל הגילאים ירדו מאוד, וכמו שאמרתי, גם אלה שלא משתמשים, התרבות היא: אני צריך להתנסות בזה, ואני צריך להתנסות בזה במקום שאני מרגיש שהוא בטוח ונעים. אין הרבה מקומות כאלה, ולפעמים זה יוצא בחו"ל, אבל אתם יודעים שחו"ל היום זה יוון וקפריסין בסוף כיתה י' או בסוף כיתה י"א כבר, ולא מחכים לצבא, ויכול להיות שהסברה כשאני מסיים את המסלול זה כבר מאוחר מדי. תודה רבה על התוספת של הדברים. אחד הדוברים לפני שבוע או שבועיים דיבר על הבנליזציה של הסם. אתה זוכר, מגנוס, היית יחד איתי. והבלבוליזציה, מותר, אסור. לכן אני רוצה לשמוע מד"ר חגית בוני-נח שנמצאת פה, מהמועצה לקרימינולוגיה, אם זה השתנה, אם לפני 20 שנה התייחסתי לזה בצורה שונה מהיום, ועד כמה זה בעייתי למי שרוצה לטפל בזה. העניין של התרמילאות זה עניין של אופנה, והייתי שמחה להציג במצגת קצת מחקרים וקצת תמונות. בת שבע אמרה לעשות את זה חוויתי יותר, אז יותר תמונות. (הצגת מצגת) רבים דיברו כאן על הצורך במזעור נזקים ועל מדיניות של מזעור נזקים. אתם יכולים לראות כאן את הספר "תרמילאים וסמים" שערכתי בזמנו, כשהייתי יועצת ברשות למלחמה בסמים. יש שם 22 פרקים. לחיליק יש פרק שם וגם לעומרי יש פרק שם. זה ספר שיצא ב-2008 ומאגד את כל הידע שצברנו אז ברשות,

סמים. יש שם גם חוויות אישיות, יש שם גם מחקרים אקדמיים, ואני אשמח שתקראו אותו. הפרויקט הוקם בזכות ועדת הסמים של הכנסת. זה היה בדצמבר 1995, רפול עמד בראש הוועדה, והבינו שיש קרחנה, קורה משהו איפה שהוא בהודו, בחופים, וצריך לעשות מעשה, וייסדו את פרויקט התרמילאים שהרשות ניהלה אותו ואני ייסדתי אותו, והתוצר הוא גם הספר. אני רוצה לדבר איתכם על מחקרים. לפני בערך 10 שנים עומרי לקח אותנו לקאסול . יאיר דיבר בסרט על מנאלי בצפון, גואה בדרום, בהודו, המתחמים של הסמים והתרמילאים. קאסול מחליפה כבר את מנאלי בשנים האחרונות, וקאסול נחשבת מובלעת של הארד קור של האנשים שצורכים סמים. העברנו שם שאלון בקרב חבר'ה ששוהים שם, 144 תרמילאים, ואנחנו רואים שיעור מאוד-מאוד גבוה של צריכת סמים בקרב התרמילאים שם. מה שאתם רואים כאן זה עוגות חשיש וחבר'ה שממלאים את השאלון שלנו, אתם רואים גם ג'וינט על השאלון. אלה חבר'ה ישראלים צעירים, בני טובים, נורמטיביים לחלוטין. כפי שאמר חיליק, תשעים ומשהו אחוזים צורכים סמים בטיולים האלה, ולא קורה להם כלום, ואנחנו צריכים לשים לב שלחבר'ה שכן נפגעים. 90% זה המון, זה הרבה יותר מהמספרים בארץ, צורכים קנאביס. 42% דיברו על שכרות במהלך הטיול. 28% צרכו אקסטזי MDMA, 10% צרכו קטמין במהלך הטיול להודו. מחקר נוסף שעשינו הוא סוג שלsubanalysis עשיתי את זה יחד עם ד"ר מורן שגיב, פסיכיאטרית, שיושבת כאן לצידי. כאן אתם רואים את המדבקה "שקט חיליק!" שצילמנו אז בהודו. חיליק לא תתפוס אותנו. חיליק הוא שם דבר בקרב התרמילאים, ובזמנו מורן חילצה בחברה הגדולה ביותר של חילוץ, מגנוס, את המקרים האלה בעקבות סמים, ובדקנו מאיזו מדינה הכי מחלצים, בין היתר ב-subanalysis במאמר שהתפרסם. הודו כיכבה שם במספר החילוצים. בין השנים האלה היו 86 מקרים בשש שנים. מספר 2 הייתה תאילנד, ותיכף אני אראה לכם מה קורה היום בתאילנד,

אנחנו צפויים להרבה יותר חילוצים. מספר 3 היא הולנד. לא מפליא. זו תמונה משדה התעופה, זה אחרי המשלחת, כלבי הסמים שם. אנחנו שומעים סיפורים על חבר'ה שנוסעים בקונקשנים להודו. היה את המעצר של אותה בחורה ברוסיה, כי היה שביב של חשיש שנתפס אצלה בדרך. אנחנו מדברים כאן בעיקר על השלכות בריאותיות, כמו ששמענו כאן. אבל יש גם השלכות שהן חוקיות. הרבה מאוד מהסמים שאנשים צורכים במדינות שונות, הם אסורים על פי חוק במדינות אחרות ויש ענישה על כך, יש אפילו מדינות עם עונש מוות, כולל תאילנד. עכשיו תראו את ההווי של התרמילאים ונשמעתי למה שבת שבע רצתה, היא רצתה יותר תמונות. תפריטים בלאוס, גם לאוס היא כוכבת בצפון. תראו את התפריטים היפים: OPIUM BONG, OPIUM WEED, פרג האופיום שממנו מפיקים בין היתר גם את ההרואין, MUSHROOM SHAKE, MAGIC MUSHROOM, ו-HAPPY PITZA. לפני שנה הייתי בכנס הפסיכיאטרים העולמי בתאילנד. הצגתי שם מאמר, ולהפתעתי ראיתי שם משהו אחר. תאילנד היא אחת המדינות הקשוחות בנושא סמים, עונש מוות על סחר בסמים, הפכה ליעד תיירות קנאביס. כתבתי עם מורן מאמר נוסף, ומיפינו את כל יעדי תיירות הקנאביס בעולם. תאילנד עוד לא הייתה שם, כי זה היה עוד לפני זה. זה לפני שנה. מה שאתם רואים כאן זה פשוט בלגן אחד שלם, ועידו שכאן לצידי חזר עכשיו מתאילנד, ומוכרים שם קנאביס בכל מקום. בקופישופ באמסטרדם אתה צריך אישור כדי לפתוח קופישופ ולמכור, בתאילנד כאילו הפכו את היוצרות ב-180 מעלות, ממדינה מאוד קשוחה בהקשר של קנאביס, כמעט כל אחד יכול לפתוח מין דוכן כזה ולמכור ואף אחד לא בודק, למרות שיש חקיקה. אין שם לגליזציה. יש דה-קרימינליזציה של 0.02 THC, זה החומר בקנאביס, אבל בפועל בלגן אחד שלם מה שקורה שם בתאילנד. לכן אני אומרת,

וכבר אני יודעת על שני מקרים של חילוצים. אני לא יודעת אם זה דרך הממוסדים שאתם מכירים אותם, אבל גם כן מתאילנד. צריך הסברה, צריך מניעה, צריך מזעור נזקים, כי יש מדינות שיש בהן לגליזציה, ויש דה-קרימינליזציה. ולא רק זה, יש גם דה-קרימינליזציה של סמים פסיכדליים. חזרתי לפני יומיים מכנס פסיכדלי ענקי שהיה בקולורדו. בקולורדו וגם באורגון יש עכשיו דה-קרימינליזציה של פסיכדליים. אז התרמילאים נוסעים. הם לא עושים את זה רק לא חוקי, אלא יש מדינות שבהן זה חוקי. צריך לשים לב לעניין הזה, במיוחד לאנשים שיש להם פרה-דיספוזיציה. מורן ואני כתבנו שני מאמרים בנושא הזה. גם בקזינו, אנשים עם פרה-דיספוזיציה להימורים שנוסעים לאתרי קזינו בעולם, וגם לתיירות קנאביס. לאנשים שיש להם פרה-דיספוזיציה יותר מסוכנים עבורם המקומות האלה. חומרים פסיכדליים נפוצים בקרב תרמילאים, ואנחנו מדברים על איוואסקה, על סן-פדרו ובכלל. והשקף האחרון, קצת תובנות לגבי מחקרים. יש לי את המחקרים ומי שירצה, אני יכולה לשלוח, פשוט נתבקשתי לעשות את זה בתמונות. שימוש בסמים היא נורמה רווחת מאוד בקרב תרמילאים. לכן צריך מניעה, הסברה ומזעור נזקים. בחודש האחרון מדברים על דוסה הדוסה התחילה כבר לפני עשר שנים בקולומביה, והחבר'ה יודעים כבר מה זה. מעבר לסכנות שידועות בקשר לסמים, יש סכנות ייחודיות לצריכת סמים בארצות זרות, גם מבחינה בריאותית, נפשית ופיזית, אבל גם מבחינה חוקית וגם מבחינה דיפלומטית, יש ממש הסתבכויות דיפלומטיות, ראה המקרה שדיברתי עליו קודם בהקשר הזה, ואנחנו צריכים לשים לזה לב. ההתנהגויות של שימוש בסמים לרוב מתחילות בישראל ולא בטיול. לפני הקורונה היינו בתאילנד, עשיתי מחקר עם פרופ' מלי שחורי ביטון. העברנו שם לתרמילאים ישראלים וגם לא ישראלים, וראינו 60% שאמרו שהם צורכים קנאביס, למשל, אבל זה לא היה חדש, לא התחילו את זה בטיול, אלא התחילו את זה עוד לפני הטיול.

יש כאן התנהגות שממשיכים אותה גם בטיול, וזה יכול להיות מאוד-מאוד מסוכן גם מבחינה חוקית. צריך לפעול בקשר למניעה,

מזעור נזקים, לפני הטיול, במהלך הטיול ולאחר הטיול.

תודה רבה. אנחנו קצרים בזמן, יש לנו תיכף הצבעות בשעה 11:00, אבל עדיין יש עוד כמה דוברים שמתוכננים, ויש לנו ממש חמש דקות. למי יש משהו שהוא רוצה מאוד להגיד? אני ד"ר מורן, אני סגנית פסיכיאטר מחוזי צפון ומחלצת נפגעי סמים ונפש. כמו שחגית ציינה, התחלתי אצל חיליק, ומ-2018 אנחנו עצמאים ולפעמים חוברים ל"מגן". קודם כל, אני רוצה לציין שאני מסכימה עם חבריי שאמרו שזו תופעה תרבותית. גם במאמרים שאנחנו כתבנו, סקרנו את התופעה הזאת. אנחנו רואים היום כמה נורמליזציה יש לדבר הזה. אנחנו רואים הרבה יותר נשים משתמשות. כשאנחנו רואים נשים משתמשות ושמספר הנפגעים והנפגעות הוא כמעט זהה, ומאחר שגברים הם יותר risk takers, אנחנו מבינים שההתנהגות הזאת היום נחשבת נורמטיבית לחלוטין. זאת אומרת, השימוש בעיקר בקנאביס כבר לא נחשב משהו מזיק. אני חושבת שבחקיקות הקודמות, במדיקליזציה ובלגליזציה של החומר הספציפי הזה, עשינו נזק עצום לדור שגדל פה. אנחנו מגדלים כאן דור עם פגיעות ארוכות טווח של קנאביס. אנחנו לא מחנכים אותם, אנחנו לא מסבירים להם. הם קוראים לזה צמח וחושבים שזה טבעי, שזה לא מזיק. הנפגעים של הטיול, זה מתחיל כאן בארץ. אני מסכימה עם חה"כ גוטליב, שאולי צריך לעשות אי הפללה, אבל אני לא חושבת שצריך להפריד את הקנאביס מסמים אחרים. אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר את חירות הפרט ולאפשר הסברה, וכמה שיותר הסברה, כמה שיותר לחנך וללמד ולהסביר את התופעות. התופעה הזאת של הסטלן זה משהו תרבותי. מהדור שלך אתה אולי מכיר את הסרטים ביג לבובסקי וצ'ץ' וצ'ונג. זה לא סתם. זה משהו אמיתי. יש בקנאביס משהו שנקרא: Amotivational syndrome. זה עושה פגיעות ארוכות טווח. רוב הנפגעים שאני מחלצת וכתבתי עליהם במאמרים שכתבתי עם חגית, הם נפגעי קנאביס. רוב הנפגעים הם נפגעים מזה. אנחנו עושים חטא גדול מאוד לצעירים האלה כשאנחנו מפרידים את הסם הזה משאר הסמים האחרים. אני יכולה לתת לכם דוגמה מהחודש האחרון. החזרתי בחור ישראלי בן 26, נורמטיבי לחלוטין, מצטיין בתחומו, חזר בטיסה מניו ג'רזי, הנחיתו את המטוס בגלל ההתנהגות הכל-כך פרועה שלו במדריד, זרקו אותו שם מהמטוס, ואחרי כמה ימים הגענו לחלץ אותו. תאילנד, אני בקשר מתמיד עם הקונסול בתאילנד אלי. המקרים שם הולכים ומתרבים. אתמול נחת בארץ בחור שכבר פגוע הרבה זמן. סטודנט של חגית גם פנה אליי בקשר אליו. איך שהוא הבחור הזה התגלגל והגיע אחרי תאונה, והגיע לאשפוז כפוי שם. אני באופן אישי בחצי השנה האחרונה ליוויתי שבעה מקרים בתאילנד, כולל שלושה חילוצים שביצעתי פיזית במקום. המצב הוא לא טוב, ויש הרבה-הרבה אשמה בלגליזציה ובמדיקליזציה של החומר הספציפי הזה, ובאי-הפרדתו מהחומרים האחרים. חייבים לחנך את הציבור, חייבים הסברה. תודה רבה, ד"ר מורן שגיב. הדברים ברורים מאוד. עוד מישהו רוצה לדבר?

עידו, בן 22. לפני שלושה חודשים בערך השתחררתי משירות קרבי. הייתי בסיירת נח"ל. היינו בערך 20 אנשים בצוות, והחלטנו לטוס לתאילנד ביחד. חברים שלי עישנו בבית, מעשנים בבית. אני לא נגעתי בזה בחיים. הגעתי לתאילנד עם עוד 15 אנשים, שזו כמות די גדולה. עם הזמן אמרתי, אולי ננסה. אני מצטער, חגית, ששיקרתי לך. אל תגידי לאימא. אז ניסיתי, לא ג'וינט שלם או משהו. ניסיתי כמה שאכטות פה ושם, ובאמת תחושה נחמדה, היה כיף,

לא עישנתי יותר. מצטער על המילה, אבל החברים שלי היו "מחוקים", עישנו המון וחלק ממש הגזימו. אני רוצה לחזור אחורה לצבא. עדי, אמרת שיש הסברה בצבא, אז לי אישית בצבא, כל השירות שלי, לא היה שום דבר על קנאביס. כלום לא הסבירו לי, רק אמרו בתהליכי היציאה, אל תגעו בסמים, וזהו. אם רוצים לעשות שינוי, צריך להיכנס לזה לעומק, להגיד את הסכנות, מה זה גורם וממש לפרט על זה. זה לא עוזר שאומרים לא לגעת בזה. לפני שעישנתי פה ושם,

קראתי קצת באינטרנט כי זה עניין אותי. לא רציתי שהמוח שלי יידפק או משהו. זו הבעיה העיקרית, שלא מסבירים יותר לעומק, ואם רוצים לעשות שינוי אז צריך להתחיל בזה ממש מוקדם.

תודה על הדברים החשובים. אני סוזן בן עזרא, מהרשות הלאומית לביטחון קהילתי. התכנסנו היום מתוך התוקף של היום הבין-לאומי, והייתה לי שיחה ארוכה מאוד עם בת שבע, על 26 ביוני, וחשוב לי להדגיש שהיום הזה גם ברמה הבין-לאומית עוסק בנושא של הפחתת סטיגמה ותיוג, וזה הדבר הראשון. אם אימא שלך שאלה אותך: חזרת לעשן? זה בדיוק השיח שהיינו רוצים שיקרה בבית, בדיוק השיח שהיינו רוצים שיקרה בציבור, שנוכל לדבר בלי תיוג וסטיגמה על נושא סמים ושימוש בסמים, וזה מאוד-מאוד חשוב. בנוסף, גם הגברת המניעה. אלה שלושת הנושאים שגם עוסקים בהם ברמה הבין-לאומית, וחשוב שאנחנו מדברים עליהם פה היום, גם בנושא

ברשות לביטחון קהילתי אנחנו עוסקים בתחומים האלה, אם זה עם המיסוד, אם זה עבודה ביחד גם על הבית, עבודה עם חיליק, עבודה ביחד במניעה, עבודה באקדמיה, וחשוב להסביר שבשנה הזאת, כששמנו לעצמנו את היעדים 2023 ו-2024, נקווה כבר לקבל את התקציב שאושר, אז הצעירים הם במוקד העשייה, כולל הנוער, וזאת ההכנה שצריכה להיות. העבודה שלנו עם הצבא הייתה עם הקמצ"ר והנהלים נכתבו ביחד איתנו. יושבת פה עמיתתי אורית שפירו שבעבר ישבה עם הקמצ"ר, ועבדו בהחלט על כל הנהלים האלו. עצוב לי לשמוע שחייל לא עבר אפילו לא פעילות אחת, ואלה דברים שניקח לתשומת ליבנו להמשך העמקה ועשייה.

עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משפט אחד. ההסברה צריכה לבוא כשיח פתוח, כשיח ציבורי פתוח, ואת זה יכולה לעשות רק הרשות החדשה כשיקימו אותה.

תודה, מגנוס היקר. אמרה פה ידידתי גוטליב והשתמשה במילה קצת קשה, היא דיברה על פתטיות של דיון. אולי זה הופך את זה לפואטי מצידה, אבל זה בדיוק ההיפך. אני שמח כי בכל דיון אני רק יותר נחרץ. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר, וזה לא בהכרח קנאביס. בחיי הקודמים הייתי עורך עיתון. אפשר לאהוב את העיתון או לא לאהוב את העיתון אני אהבתי את העיתון שלי. כשהגעתי לשם, חזרתי מהשגרירות במאוריטניה.

הענישה הייתה מטורפת שם, אז אף אחד לא חושב אפילו על סמים. כאשר אני הייתי ילד, ואני אוטוטו בן 60, ביום הולדת הבא אהיה בן 59. כשהייתי צעיר בתל-אביב, אז היו ישר מוציאים, ואני הייתי החנון, אני הייתי יוצא מהחדר, אני הייתי ממש נגד. והיום אני רואה את הבנליזציה, וזה אפילו לא סמל סטטוס, זה doable, זה בסדר. ויש גם רמות. יש כאלו שמותר ויש כאלו שלא. אני רוצה לספר סיפור קטן. לפני ארבע-חמש שנים היה חג מולד, ואני הייתי בלאס וגאס. בעלי העיתון היה מר שלדון אדלסון, שאני תמיד אזכור אותו ואעריץ את האיש הזה. ד"ר אדלסון, המו"לית של ישראל היום, יש קליניקה באיכילוב בתל-אביב קליניקה נגד התמכרויות. היינו שם, וכפי שאמרתי קודם לכן, אני לא מומחה גדול לעניין הזה. ואז אתה רואה, לא רק שזה לא בנליזציה. אני ראיתי את היהודי הכי עשיר בעולם, אדם שחיכה לנו אפשר לאהוב אותו או לא,

אז זה היה דונלד טראמפ. זה היה דצמבר 2015, זה היה חג המולד. אני זוכר היטב. דונלד טראמפ הגיע כי הוא רצה, בארה"ב אפשר לתרום כספים, והיינו אמורים להזדרז. היו שם אנשים והייתה שם אימא, אישה שיכולה הייתה בקלות להיות האישה הכי יפה בעולם, אבל החיים שלה לא היו פשוטים ולא קלים, ואת הסבל אפשר לראות על הפנים.

והילד נולד עם התמכרות,

זה היה עולם שזר לי. ואז ראיתי את המזכירה של ד"ר אדלסון, היא באה אליו ואמרה לו: Mr. Trump is waiting for you,

זה מה שהוא לימד אותי, והוא אמר: With all the respect to the American maybe next president, these people are ten times more important. אז לא רק שזה לא פתטי, זה אנשים, זה החיים עצמם, וזו המחויבות שלנו. דיברתם על הסברה, ואנחנו נראה מה אפשר לעשות. יהיה follow up, כי אחרת אין טעם. כשהצטרפתי לכנסת, הדבר האחרון שחשבתי לעסוק בו היה הוועדה הזו. היום אני לא מוותר עליה בעד שום הון שבעולם. תודה רבה ששיתפתם.

מאוד מעריך כל אחד ואחת שהיו פה, ובאחד הדיונים הבאים, כשהיא תחליט, כי היא הבוס שלי, חושבים שזה נתניהו,

אז מסיבות טבע זה יהיה בשבוע בא או בעוד שבועיים. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.